בוקר טוב לכולם, היום 30/1/2023, ח' בשבט, תשפ"ג אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת עלייה קליטה ותפוצות, אנחנו מתחילים ישיבת מעקב על מצב לימודי העברית באולפנים לעולים חדשים בשנת 2022 והיערכות לשנת 2023, נוכח הגידול הגדול מאוד במספרי העולים, אני רק חייב לומר לכם, התגובות שהיו אחרי הדיון הקודם, היו באמת מאוד משמעותיות להרבה מאוד כיוונים כולל הרבה מאוד פתרונות שעלו כולל, נשמע את זה גם פה, חלק מהאולפנים שבגלל ביורוקרטיה ובגלל התנהלות לא מלאים וחבל, והרבה מאוד מפסידים. אנחנו מדברים על משך המתנה של חצי שנה לאולפן, על מחסור של כמאה מורים, מחסור בכיתות לימוד, שכר נמוך של המורים וגם כל נושא - - - משרד העלייה והקליטה שצריך להיבחן מחדש הפורמט שלו, אני מאוד מאמין בשימוש בשוק הפרטי, אני חושב שהפורמט שזה מתבצע כרגע הוא לא נכון. אני רוצה קודם כל לשמוע משהו לגבי התקדמות של המשא ומתן, הסכמי השכר, משרד הקליטה, או האוצר. אנחנו עושים עבודת מטה אינטנסיבית אבל - - - בואו נסכם דבר כזה, משפט שחוזר פה הרבה בוועדה, תשובת "אנחנו עושים עבודת מטה אינטנסיבית" היא טובה פעם אחת, אי אפשר לבוא כל הזמן עם אותה עבודת מטה. לא יידעו אותנו לא אגף החינוך ולא אגף התקציבים שיש תקציב לטובת העניין. כמה ישיבות קיימתם בנושא הזה מאז השבועיים האחרונים, מאז הישיבה הקודמת? עוד לא עברו שבועיים, קיימנו שתי ישיבות. שתי ישיבות עם מי? עם הסתדרות המורים? לא, בתוך המדינה. כאמור אנחנו לא יודעים לנהל משא ומתן בלי מסגרת תקציבית. מי היה בישיבות האלה מטעם המדינה, ומאיזה דרג היה? דרג סמנכל"ים. משרד הקליטה סמנכ"ל חינוך סמנכ"ל אוצר סמנכ"ל? אוצר ראש אגף? סגן ראש אגף? השבוע מתוכננת ישיבה עם סגן ראש אגף - - - איזה? משה בכר, סגן בכיר לממונה על השכר. מה עמדת משרד הקליטה? אז אמנם נושא שכר המורים הוא לא תחת האחריות שלנו, אבל למרות זאת אנחנו נפגשנו עם שירה, אני והסמנכ"לית של המשרד לבקשתה, כדי להתייחס להיבטים שנגזרים מצורכי העולים, מצרכים מקצועיים כמו למשל צורך בתגמולים על עבודת ערב, צורך להכרה בסטאז', למורים באולפן וכו' וכל שנידרש. מה לגבי העברת כל התחום הזה למשרד הקליטה? במקום משרד החינוך? הנושא הזה אני אבדוק מול השר שלנו. ברמת מדיניות, אבל זה חלק מהמשא ומתן זה צריך להיות חלק ממה שמונח על השולחן לדעתי זה יקל על האוצר מבחינת השלכות רוחב לפתור את הסוגיה הזאת. אני אעביר את המסר הזה הלאה. משרד החינוך. אנחנו נפגשנו ביום חמישי האחרון עם שר הקליטה בסוגיה שכעת העלית, עמדת משרד החינוך שהאולפנים צריכים להישאר במשרד החינוך בגלל הפרופסיה וההתמחות המיוחדת של תחום ההוראה, מדובר על עובדי הוראה פר-אקסלנס. מה היתרון שלהם במשרד החינוך? אני אסביר, עובדי משרד החינוך נסמכים על מנגנון משרד החינוך בתחום של תוכניות הלימודים וההדרכה של המורים לא רק ההדרכה גם ההשתלמויות במרכזי הפסגה, כל התחום הזה שבו אנחנו חזקים מאוד, זה בעקבות זה שאנחנו נמצאים במקום שמאפשר את הדבר הזה באופן מלא, זאת אומרת זה באופן טבעי כעובדי הוראה מקבלים את כל המעטפת הזאת, באופן ישיר. אני חייב לומר, אני מניח שיש פה עוד הרבה שיש להם בני משפחה במערכת, אשתי מורה, ואני מנסה להבין איזו מעטפת היא מקבלת ממשרד החינוך,

מורה באולפנים?

איזה מעטפת? מה המעטפת הגדולה שהמשרד נותן? אני אומר, יש השתלמויות כל הזמן לאורך כל השנה ברמת המורה. כמה השתלמויות למורים מורה עובר במהלך שנה? הוא עובר לפחות 60 שעות, תלוי אם הוא מורה חדש אז הוא עובר יותר שעות. השתלמויות בתקשוב בהתאמת תוכנית הלימודים למאה ה-21, בהרבה דברים. אז זה רק למורי אולפנים? אני לא נתקלתי במורים שעוברים 60 שעות השתלמויות בשנה. יש שתי דיסציפלינות שלא קיימות במשרד החינוך, גם הוראת מבוגרים אנשים מעל גיל 18 וגם הוראת העברית לעולים חדשים. הם לא יוכלו לקבל את זה לא ממשרד החינוך? הם צריכים פספורט כדי לקבל? שוב אני אומר זוהי עמדתנו והדבר הזה עלה גם בפגישה שהייתה יום חמישי עם שר הקליטה בישיבה ארוכה של כמה שעות, הוא רצה ללמוד את התחום הזה לפני ולפנים. ומה לגבי הסכם השכר? לגבי הסכם השכר, כפי שאמרה שירה אנחנו יודעים שמתקיימים דיונים משמעותיים, נכון לאתמול בערב משרד החינוך מעוניין לחתום על הסכם השכר באופן מיידי, זאת העמדה הרשמית של משרד החינוך ואותה אני אומר כאן. מתי הפגישה הבאה בנושא? בין ממונה על השכר למשרד החינוך? מחרתיים, כרגע זה ללא משרד הקליטה.

אתם לא צריכים אותם במשא ומתן הם לא צד מבחינתכם? אני שואל באמת. אנחנו רצינו שהם יהיו חלק מהתהליך אבל גם יש תהליכים פנימיים שקורים בין משרד האוצר והחינוך. למה רק מחרתיים? למה לא היום או מחר? הרי עשיתם הסכם שכר עם כל

משרד החינוך מיישם אותו. יש פה איזשהו ילד חורג בהסכם שכר, למה אתם לא מקדמים את זה? אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים. זה לא דחיפות, אני חייב לומר, אתם לא מתנהגים כאילו יש פה דחיפות שעומדים עשרות אלפים שלא יודעים אם יהיה להם לימודי עברית ואין להם פתרונות. אין פה דחיפות, אני יודע מתי יש דחיפות באוצר. אני מכיר כשרוצים לנהל משא ומתן שרוצים להעביר משהו משמעותי נפגשים באותו יום גם ארבע פעמים,

זה שמאז ועד היום ידעתם שיש ישיבת מעקב של שבועיים וזה כמעט שבועיים, שבועיים פחות יומיים, אין שום פגישה מחרתיים, הפגישה הבאה תהיה אחרי שבועיים, במהלך השבועיים האלה ביצעתם איזה שהם שתי פגישות, זה לא דחיפות, זה מתנהל, יעבור, תעבור חצי שנה, אין שום בעיה, מה תעשו עכשיו? יש לכם פה סדר גודל של עשרות אלפים שלא לומדים עברית ולא יכולים להשתלב בשוק התעסוקה. אתם אומדים את הפגיעה הכלכלית בנושא הזה? יש לכם איזה אומדן? הרי תצטרכו ל-30,000 האלה לייצר תקציב של סיוע ברווחה, הרי נעשה פה מול משרד הקליטה למה לא מסייעים להם מספיק.

את הבסיס אנחנו לא נותנים להם, כי במהלך שבועיים עשיתם רק שתי פגישות. כבוד היושב ראש, אתה כנראה מודע למצב גם עם ארגון המורים שהוא לקראת עיצומים, היו עיצומים. יש לכם פה אירוע של באמת פסיק בתוך מערכת החינוך, זה ממש לפתור פסיק מבחינת סדרי הגודל מבחינת הסכם בתוך מערכת החינוך, זה עניין של החלטה, פשוט עניין של החלטה ופה הדרגים המקצועיים הם דווקא אלא שצריכים לדחוף את מקבלי ההחלטות כי שר האוצר, שר הקליטה, שר החינוך, דחפו את העניין הזה תגמרו את זה, סתם גוררים רגליים,

מה שאתם עושים פה אני אומר את זה לאגף השכר, אתם גוררים רגליים סתם וכחלק מגרירת הרגליים הזאת זה גם לא נסגר בפעם הקודמת הסכם עם הסתדרות המורים. תהיו נדיבים תגמרו את הסיפור הזה, מדינת ישראל רק תרוויח מזה שילמדו פה עברית כמו שצריך. אני אפגוש אותך פעם בשבוע ותעבירי בבקשה גם לסגן הממונה על השכר וגם לממונה על השכר. אני לא רוצה להגיע למצב שאנחנו מזמנים את הממונה על השכר לפה, אני לא מחפש לטרטר אתכם. שבו עד שייצא עשן לבן, שבוע, תגמרו עניין, לא מסובך. כבוד היושב ראש, אנחנו נדרשים גם שמשרד החינוך יתעדף את זה במסגרת דיוני התקציב גם אם אנחנו עכשיו מגיעים לטיוטה סופית, מבחינת המדינה לשבת לנהל משא ומתן אנחנו לא מסוגלים ללא תקציב. כפי שאמרתי, עמדת משרד החינוך הרשמית, כפי שאני מביא אותה עכשיו יש להסדיר את הסכם השכר באופן מיידי. אני לא יכול לבקש יותר מזה ממשרד החינוך. תגמרו עניין, אתם צריכים שאני אבוא לעזור לכם בתוך החדר כדי לנהל משא ומתן? מכיר משא ומתן בין משרדים לבין האוצר, כשרוצים פותרים את זה, אני בטוח שגם שר החינוך יודע לדבר עם שר האוצר שצריך כדי לפתור פה את הסוגיה, אנחנו לא מדברים פה על

- - - לפרסם את ציוני המבחנים, ביקשנו פרסום מוקדם ככל האפשר.

אז אנחנו עשינו שתי פעולות משמעותיות, פעולה אחת שאנחנו עושים במהלך השנה האחרונה, להעביר את מערך התעודות והאישורים בסוף האולפן באופן מקוון ולא באופן ידני, מה שנקרא בדואר. הפעולה הזאת תקרה החל מהמחזור הקרוב שיסיים את האולפן, בתוך חודשיים זה כבר יהיה בשטח זה אחרי פיתוח של כמעט שנה. פעולה שנייה שעשינו בעקבות הוועדה האחרונה זה לבדוק את עצמינו, כמה זמן - - - למה אתם צריכים חודשיים בשביל לפרסם? זה כבר פיתוח, היום איך זה עובד? אחרי שבודקים את המבחנים ושני מעריכים זה הולך אחר כך לבקרה אצלנו, אחר כך זה עובר למדפיס הממשלתי להדפסה, יש הרבה שלבים בדרך שסתם זה ימים פה וימים שם, בסוף זה ייפתר. בסוף זה מצטבר והחלטנו למהלך מקוון כמו שמתאים לטכנולוגיה של היום, הפיתוח לקח מעט זמן, אנחנו בסוף הפיתוח שלו, ממש שבועות ספורים זה יהיה מאחורינו, אבל זה לא יקצר לגמרי את הזמן, אנחנו עובדים מול הספק שלנו שמספק את הפעולות שאנחנו עושים כדי לתת את התעודות לקצר את לוח הזמנים, כיום מדובר על שלושה חודשים מרגע סיום האולפן עד הוא מקבל את התעודה והיעד שאנחנו הצבנו לספק ולעצמינו כמובן זה מקסימום ששה שבועות. לא מקובל, לא מקובל גם ששה שבועות. מה הסיפור? אני מסביר, כשעולה חדש גומר את האולפן והוא נבחן, יש לו המבחן בעל פה יש לו את המבחן בכתב, את המבחן בכתב שולחים למעריכים, שני מעריכים כל מבחן עובר שתי הערכות, אחר כך יש תהליכים של ערעורים על הציונים. לפני הערעורים, הערעור זה אחרי שפרסמת את הציון. אני לא יכול להעריך ציון שלא פורסם. אז זה לא זמן, יש שני בודקים. אז אני אומר, עד שמגיע המחברות, הם בודקים את זה הם מחזירים - - - איך המחברות מגיעות? יש חברה. כמה זמן לוקח למחברת להגיע מהמבחן? אחרי המיון של המחברות לפי רמות וכו', סדר גודל של כמעט עשרה ימים עד שזה מגיע לבוחן.

הקיצור בלוחות זמנים, אני מסכים עם כבוד היושב ראש שזה לא צריך לקחת כל כך הרבה זמן, הלוואי ונגיע לשלושה שבועות, או חודש. אנחנו אומרים לא יותר מששה שבועות על זה אני יכול, איך אומרים, לתת את התחייבותי בדבר הזה, פרק זמן קצר יחסית. יותר קצר?

בשבוע הבא תציגו לי כאן איך הגאנט ומתי העולה יקבל את הציון בתוך פחות מחודש, לכל היותר. אין מצב שזה יותר מחודש, אין מצב. כיוון שאני בעיצומה של העבודה הזאת אבקש שבועיים לדבר הזה, כי אנחנו On going אם אתה רוצה לצמצם את זה לחודש אז צריך לעשות זום-אין. אנחנו ב-15 לפברואר יש לנו פגישה עם השר אתם תציגו את זה שם. בסדר גמור. אני רק רוצה קודם כל לברך את מעוז כי אני חושב שזה שינוי מבורך, אני כרגע מתעסק עם המון עולים מתחום הבריאות שתעודת ידע בעברית היא תנאי לקבלת רישיון, תנאי כנראה סביר שהם עושים את כל התהליך הביורוקראטי הקשה, עושים את המבחן יודעים שהם עברו אבל אין להם ביד את התעודה כדי להציג למשרד הבריאות, כדי לקבל רישיון, אז אני חושב שמעזו מתייחס לזה וזה מבורך. אני מסכים איתך חודש לדעתי זה זמן יותר סביר, אני סומך על מעוז שהם יעשו את העבודה הנכונה, אבל כרגע יש מצב שאנשים עוברים מבחן בפברואר והרישיון לא מתקבל אצלם בדואר לפני חודש יוני, ששוב זה חוזר גם למה שדיברת על דיוני אוצר, יכולת השתכרות, יכולת תרומה למשק, זהו win-win situation. משרד הקליטה, לגבי הוואוצ'רים, איפה אנחנו עומדים שם? אוקי, אז אנחנו התייחסנו לפי מה שרשמנו בהמשך לסיכום שלך אדוני היו"ר, אז שר העלייה והקליטה ח"כ אופיר סופר, השיג בתקופה קשה זו תקציב המשכי של 20 מיליון ₪ לטובת פתרון ביניים. מתוך 3,700 ממתינים אין ממתין שלא קיבל SMS בשפות שהוא יכול להשתתף באולפן השוברים ושזה לא ימנע ממנו אחר כך אם הוא ירצה לעשות גם אולפן ממשלתי. מראשית השנה כבר אישרנו 1,600 שוברים על סך של כ-11,200,000. בנוסף אתה שאלת אותנו גם לגבי פתרונות יצירתיים לעברית לתעסוקה, אז התחלנו ביוזמה חדשה, מיזם משותף עם התאחדות התעשיינים ובמסגרת זו מפעל שיבחר להעסיק קבוצת עולים, אפילו קטנה וירצה בכך, הוא יקבל אולפן בשיטה שלon the job training . מה לגבי הנושא של תשלום לוואוצ'רים? כפי שאתה אמרת, אנחנו עושים עכשיו בחינה מחדש של כל הנושא. לא אישרנו במסגרת הוראת השעה שנה שלימה לאולפנים, אלא רק חצי שנה, והתחלנו כבר לכתוב מכרז שבאמת תיעשה חשיבה - - - שבמסגרתו ההתקשרות תהיה בין במשרד לבין החברה? והכסף יועבר אליה ולא לעולה.

והעולה לא יצטרך לשלם. מה לגבי, בתוך המשרד, אני אומר עוד הפעם קחו בחשבון לתת איזשהו בונוס להישגים, זאת אומרת יש איזה בסיס שכולם יקבלו, לנרשמים ויש בונוס על הישגים. אנחנו בהחלט בודקים את זה וכפי שהסנמנכ"לית של המשרד סיון גולדשטיין אמרה בשבוע שעבר אנחנו צריכים לעשות איזשהו איזון בין הרצון שלנו להימנע - - - לבין הרצון שלנו להשיג תוצאות כפי שהיא הציעה שם. אני ב-15 לפברואר כשהשר יהיה פה אני אבקש ממנו פירוט יותר מעודכן לגבי זה. יש לי שאלה, מיש ניצל את הוואוצ'ר עבור אולפן א' מעוניין ללמוד באולפן המשך, ואין אולפן המשך ממשלתי, הוא יכול לקבל וואוצ'ר נוסף ללימודי אולפן המשך גם דרך אולפן פרטי? לא, אולפן הוואצ'ר מיועד להיות או לפני האולפן הממשלתי או אחריו, או אם העולה בוחר בכך,

אולפן ב' הוא באחריות הקולגה שלי ממשרד החינוך, ככל שמתאספת, ולו הקטנה בפריפריה גם קבוצות קטנות. זאת עוד דוגמה למה חשוב שהדברים ירוכזו במשרד אחד, לעמדתי. נמצא איתנו בזום מאיר זרעיה, יו"ר אולפני קיבוץ.

בוקר טוב, תודה לציפי ושלומית ולך כבוד היו"ר, קודם כל אני רוצה לברך אותך על הדרך שאתה מנהל את העניין ואני מתרשם שאין סינרגיה טובה בין הגופים כמובן כל אחד עושה את המיטב, אבל אין סינרגיה טובה בין הגופים וחשוב כמו שאתה הגדרת את זה, לחשוב מחוץ לקופסה ולא כל אחד רק על התחום שלו, אלא על הראייה ההוליסטית. בוא תעלה את הבעיה שהעלית במכתב לפני לגבי זה שיש מקום שלא מתמלא סתם. אז אני יכול להעיד רק על התחום שאני מתעסק בו, ואנחנו ב-2022 יכולנו לקלוט 500 עולים, וקלטנו רק 200 עולים בגלל בעיות תקציב ואני חושב שתופעה כזאת נמצאת גם במקומות אחרים, כלומר אין ניצול מקסימאלי של המקומות שיכולים ללמד עברית. למה? אני חושב שזה דיאלוג של סוכנות יהודית ומשרד הקליטה, אני מקווה מאוד שאין פה היבטים אחרים שהתנועה הקיבוצית עשתה את העבודה שלה והיום לא מתחשבים בה. אני מקווה מאוד שזה לא ככה ואני מדבר על ששה אולפנים טובים בקיבוצים, בקיבוץ נען, בקיבוץ שדה אליהו, בקיבוץ יגור, בקיבוץ עין השופט, מעגן מיכאל ובצובה. אבל למה הם לא מתמלאים? סוכנות יהודית, המיקוד צריך להיות סוכנות יהודית, תקציבית. מה זאת אומרת תקציבית? לא מצליח להבין, נציגי הסוכנות פה יכולים להסביר את הסיפור הזה? אורלי צוקרמן לא נמצאת ואני לא בקיאה בתחום הזה בכלל, אני עוסקת בהוראת עברית בחו"ל. כנראה שהייתה אמורה להגיע כנראה שנבצר ממנה. עלתה בעיה לגבי העובדה שלא מאפשרים לפתוח את האולפן או לא אומרים ייפתח אולפן במועד זה וזה ומפרסמים אותו מספיק זמן מראש, מפרסמים רק סמוך למועד הפתיחה ואז אתה מגיע למצב

- - - הטענה עלתה לגבי האולפנים התעסוקתיים ואכן היא קיימת השנה, לא הייתה בעבר, אנחנו עובדים אגף אחר במשרד הקליטה, עם קלאודיה כץ. מה שקורה זה שאנחנו מתעדפים את האולפנים הראשוניים על פני האולפנים התעסוקתיים, שהם אולפני המשך אחרי האולפן הראשוני ומכיוון שיש מחסור במורים אז - - - זאת לא הייתה הבעיה. זה מה שהעלו בפנינו. זאת בעיה אחרת, זה משהו אחר, שבקיבוצים לא נפתחות כיתות אולפן,

כשיש כיתה באולפן בקיבוץ אנחנו מייעדים לשם מורה.

הסוכנות היא מפנה את העולים לשם, זה משהו אחר. כשמגיעים כבר העולים אנחנו יודעים לתת מענה. מאיר אתה לא ברור בטענות. אם אני יכול רק להציע כבוד היו"ר אולי לפחות אם הוא לא יודע את ההערכות, השערות, אולי זה המיקום? אין לי מושג אני שואל. זה נשמע כאילו אתה מפחד להגיד מה הבעיה אני חייב לומר. בפברואר אני פותח בקיבוץ נען ובקיבות שדה אליהו אולפן, ומי שמעביר עולים חדשים לקיבוצים האלה זה הסוכנות היהודית. אבל יכולים לבוא גם עולים לאולפן שלא גרים בנען, יכולים לבוא עולים מרחובות לנען או עולים מרמלה לנען. ברור, זה דרך אגב החשיבה האחרת שצריכה להיות, שהאולפן יכול לקלוט - - - משרד הקליטה מי מפנה את העולים לאולפנים ומתזמן את זה? הסוכנות היהודית, אנחנו נותנים היסעים. שלומית, לישיבת מעקב שתהיה ב-15 לפברואר עם השר שיבוא הגורם הרלבנטי מהסוכנות היהודית, אין שאלה לגבי זה. תודה, אלכס גולדשטיין, בבקשה. קודם כל תודה, אנחנו מדברים על אולפנים בארץ ופונים אלינו להסתדרות הציונית, למחלקה לעידוד עלייה, אנחנו מפעילים יותר מ-300 אולפנים ברחבי העולם, לאנשים שטרם עלו. פונים אלינו אנשים שכבר עלו, אני מדבר על בדרך כלל עולים מצרפת, אמריקה הלטינית ולפעמים גם קצת מחבר המדינות, ואומרים אנחנו הגענו, אנחנו לא מוצאים שימוש לוואוצ'רים, אין לנו אולפנים, כרגע אגב אני מדבר, יש לי מולי מכתב ממנהלת האולפנים שלנו בפריז, פונים אליה רופאים שעלו כבר ארצה בין היתר מצרפת ואומרים אין פה אולפן צריך לחכות חודשים על גבי חודשים, כולנו יודעים איזה מחסור יש ברופאים בארץ, כולנו יודעים שבנאדם עולה ויושב פה חודשים, יש לנו אולפנים בזום, הם מתחננים תנו לנו להצטרף לאולפנים שלכם בזום ותנו לנו אפשרות כי אנחנו מפעילים כבר כמה שנים. משרד הקליטה, מה הבעיה לעשות את האולפנים האלה בזום ולצרף עוד? אנחנו עושים את האולפנים האלה לרופאים, אנחנו עושים את זה בזום, יש לנו פרויקט שאנחנו עושים את כשהם עוד בחו"ל. אז למה מחכים חודשים? לא מכיר את זה. אנחנו עושים אולפן בזום, בדיוק הסתיים שבוע שעבר אולפן של צפון אמריקה, רונן מכיר את זה, פרויקט מאוד יפה, כל הלמידה הייתה שם כולל כאלה שעלו בתהליך הלמידה לארץ והמשיכו בתהליך הלמידה בזום. אנחנו פתוחים לעניין הזה לגמרי. את כל הפניות שקיבלת תעביר לוועדה באופן מסודר. יאיר לובי המיליון בבקשה. אני אתייחס בקצרה לשלוש נקודות, אחת אני חייב להגיד כבוד היו"ר סליחה מעט על החוצפה, אבל אני מרגיש בהסתכלות על הדיון הקודם, קצת בזבזנו את הזמן, עלו לכאן אתמול 200 עולים חדשים מתוכם 100 עולים ועוד 100 טועני זכאות, בוא נסביר את המספרים, מתוך ה-100 האלה 75 הם אנשים מעל גיל 18, זאת אומרת שהולכים לפתוח בשבילם כיתת אולפן, זאת אורמת שלוש כיתות אולפן, רק לעולים שהגיעו אתמול לארץ ועוד 100 אנשים שהגיע לכאן כטועני זכאות ותוך כמה שבועות גם הם אמור להיפתח בשבילם אולפן.

אני כאילו מרגיש שאנחנו כולנו יודעים איך הדבר יסתיים בסוף לכאורה, מה יהיה בסוף. המספר על הנייר והתחושה היא 'בסדר אז בוא נחכה עוד חודש עוד חודשיים', מרגיש לי שאני לא יודע, אולי זה כי אני נמצא בשטח ומדבר עם עולים. אין תחושת דחיפות במשרדים. בשום צורה שהיא. חד משמעית. זאת נקודה ראשונה, נקודה שנייה אני חייב להגיד שאני אחרי הדיון הקודם יצא לי להגיע לאולפן ספציפי ומאוד עניין אותי לראות ולדבר עם העולים ספציפית שהגיעו לאולפן של משרד החינוך אחרי שהם עשו וואוצ'ר של משרד העלייה והקליטה והתשובות הם מאוד שונות, יש עולים שעושים אולפן פרטי של משרד העלייה והקליטה מגיעים ובמבחן פתיחה בשביל להבין באיזה רמה הוא, מבינים שהוא ממש כמו עולה שהגיע לפני שבוע לארץ והתחיל אולפן. מצד שני יש אנשים שמגיעים לאולפן ואומרים אוקי - -. אני אומר רק שבהמשך לשיח על ציוני המבחנים ולדברים שווה לקחת פעם אחת מבחן של משרד החינוך, לשים אותו עכשיו אפשר מחר בבוקר בשתי כיתות אולפן פרטי ולבדוק רגע מה הציונים שאותם מקבלים, כי כיום אין מבחן ואין שום סיבה לעשות את זה. תודה. אני כן רוצה להגיב על כך, אנחנו עושים מבחן באותה רמה אפילו יש לנו את אותה כותבת מבחנים. תודה, על האולפני וואוצ'ר אנחנו נדבר בהרחבה ב-15 לפברואר. דב ליפמן בבקשה. אני רק רוצה רק להצטרף לקריאה לדחיפות, אנחנו פתחנו מועדונים לשיחה בעברית,

בחיפה לאלה שפשוט אין להם יכולת, תוך 24 שעות בתל אביב 168 עולים קפצו להירשם, בחיפה 147. תוך 24 שעות אנשים שאין להם יכולת נגישות לאולפנים, הנושא דחוף מאוד. תודה רבה. אני בהמשך למה שיאיר אמר אני רציתי לדעת מי מפקח על האולפנים של הוואוצ'רים של משרד החינוך. זה עלה בדיון הקודם, אין פיקוח, זה חלק מהבקשה - - - משרד החינוך שולח את המורים שלו להשתלמויות האם המורים של הוואוצ'רים הולכים? זה חלק ממה שעלה בפעם הקודמת, הם פיקוח הוא רק טכני, טכנוקרטי ולכן ביקשנו שהם ייצאו למכרז, כדי שהם יעשו גם את הפיקוח הפדגוגי, רינה זסלבסקי. שלום, רציתי בהמשך לוועדה הקודמת להגיד שדיברנו על תוכנית חירום. האולפן שלכם איפה זה עומד? מה עשיתם מאז בעניין הזה? אנחנו מצפים עדיין לתגובה להצעה שלנו וזה קצת חבל כי הזמן רץ וכולנו לפתוח את זה כבר בנובמבר. לגבי נושא הלמידה, אנחנו מאפשרים כבר בשלב הזה לכל מי שלומד בשיטה זאת להיבחן, במקביל אנחנו בוחנים את יכולתנו להתקשר בנושא הזה כמו גם בתחומים אחרים. יש לכם פטור מהתקשרות עם הסוכנות היהודית בדיוק בשביל הדברים האלה, האמנה בין מדינת ישראל לבין המוסדות הלאומיים והאפשרות לתת את הפטור, אני יודע שהחשב הכללי לא כל כך אוהב את זה, אני יודע שלא מתים על זה, אבל זה בדיוק לצורך, יש פתרונות, אני חוזר על מה שנאמר כאן קודם. אתה ביקשת שאנחנו נשים לב גם על בדיקת איכות, הכל בתהליך בחינה ואגב כל כיתות אופק 300 אנחנו עושים להם בחינת סיום כדי לקצר תהליכים. שרי אני מבקש בנושא הזה של האולפן ההפוך של הסוכנות היהודית אם זה דרך אופק אם זה במסלולים אחרים, אגב גם מבחינה תקציבית באופק יש הרבה מאוד תקציב שלא נוצל. אנחנו גם על זה נקיים דיון. אני מבקש יש פה דחיפות בנושא הזה יש דחיפות, אם יגיע לכאן השר ב-15 בפברואר בלי תשובות, זאת לא תהיה ישיבה נעימה, לא לנו ולא לשר, תבינו את הדחיפות בסיפור הזה של האולפנים, אתם חייבים לסגור את הפקק הזה. מורה באולפן, שני משפטים בזום היא מבקשת,

אהובה נפש בבקשה ואז אני אסכם את החלק הזה. שני משפטים, אז אני מורה באולפן שלי, שמי נפש אהובה ואני מירושלים, אני מורה באולפן ירושלים, אני רוצה לספר על היתרונות - - - זה לא הדיון,

זה דיון מעקב בסך הכול על הסטטוס של כל הדברים שביקשנו בדיון הקודם, אני מתנצל. אז אין לי מושג לגבי הדיון הקודם. אז כשעולים לדיון, להבא, שווה לדעת על מה. הייתי שמח להגיד מילה על נושא האולפנים המקצועיים, אם זה המקום. אני חושב שכרגע אנחנו בקשר עם משרד הקליטה ועם החטיבה של שרי, כרגע אנחנו סבורים שהרישום לאולפנים המקצועיים הוא לא טוב, זאת אומרת עולים שרוצים אולפן מה שנקרא עברית טרמינולוגיה רפואית או טרמינולוגיה של רואי חשבון טרמינולוגיה של עורכי דין, שיטת הרישום היא לקוחה משנות החמישים, במקום להגיד מראש, לפתוח גאנט ולהגיד אלה המועדים שייפתחו בכפוף למינימום משתתפים, עושים הפוך, מחכים שיהיו 15 איש שלא יודעים, כי אין פרסום. למה השיטה זאת? מי אחראי על השיטה הזאת? א' זה המשרד, אבל ב' במסגרת אגף תעסוקה, בשנים כתיקונם - - - שרי אני מבקש גם את העניין הזה לשנות, תבואו ב-15 לפברואר תגידו ששיניתם, ככה עובדים כל הגופים כמעט בכל דבר, גם כשאתה הולך לרשום את הילד שלך לחוג, ככה אתה רושם ילד, אומרים לך שמע תירשם, תדע לך לא יהיה לנו מינימום,

אבל יש גאנט אתה יודע מתי החוג, אתה יודע באיזה שעה, בעיקר דווקא השנה הכי קל לקיים את זה, אתם נמצאים ב-oevrflow אין מספיק מורים, אבל אתם יודעים שאתם הולכים לפתוח אולפן אתם יודעים שיש לכם מורים תתכננו קדימה, תבואו לאנשים תגידו להם בעוד חודשיים ייפתח האולפן בכפוף להרשמה. אני מצטער,

אני כל שנה מבקש גאנט קדימה ומודיעים בספטמבר על קורס שנפתח באוקטובר,

לסיכום. ככה, אחד, קיצור זמני ההמתנה לתוצאות המבחנים לחודש ימים, זאת הדרישה של הוועדה ממשרד החינוך ב-15 לפברואר בדיון המעקב עם שר העלייה והקליטה, אני מבקש לקבל על זה עדכון. שתיים, משרד האוצר, ביום שני הבא אנחנו מנפתח את הדיון שתצטרכו לפרט כמה פגישות קיימתם בנושא הסכם השכר, בדיון הראשון שיתקיים בשבוע הבא אתם תוזמנו כדי לפרט כמה פגישות קיימתם לגבי הסכם השכר ומתי אתם מתחילים את הדיון הזה גם מול הסתדרות המורים. הקצב לא לשביעות רצוננו, חד משמעית, אני לא רוצה להתחיל לעבור לדרדר את השימוש שלנו בכלים שיש לנו, ככל שיש לנו,

כן. פתיחת כיתות אולפן בקיבוצים, תיאום משרד החינוך, משרד הקליטה אני מבקש לקבל סוכנות, אני מבקש התייחסות של הסוכנות לטובת העניין הזה, נציגה של הסוכנות פה, תעבירי את זה בבקשה והיא תידרש לתת תשובות ב-15 בפברואר גם כן, על סיום המשא ומתן שהוא דחוף, דיברנו. מבחינת שיטת הוואוצ'רים, מכרז חדש עם תנאים חדשים אני מצפה שזה יוצג ב-15 לפברואר, שכבר נקבל איזשהו קונספט לגבי לאן אתם הולכים, פרסום מכרז, הליך בחירה, נאנחנו נמצאים במצב סופר דחוף בתוך הסיפור הזה של הפרסום מכרז, אני מבקש לבדוק התקשרות ופטור ממכרז מול הסוכנות היהודית ומול ההסתדרות הציונית מול אולפנים קיימים שאפשר להרחיב אותם. חייבים לייצר פה יישור קו במובן הזה שאין עולים שלא לומדים עברית מיד עם הגיעם לישראל, הסתדרות ציונית נא להעביר דרך הוועדה את כל הפניות שהיו לגבי רופאים ואולפנים מקצועיים, שאין להם מענה ודבר אחרון לגבי גאנט רישום מראש לקורסים מקצועיים, גם זה אני מבקש שיוצג ב-15 בפברואר, נראה לי הדבר, זה אפילו לא מצריך איזושהי היערכות מיוחדת, זה בסך הכול להגיד אלה האולפנים המתוכננים לשנה הקרובה, אנא תירשמו ברגע שאולפן מלא הוא מלא ואם לא היה מספיק נרשמים אז יעבירו את זה הלאה. יש לזה רק קשר ישיר לכמות המורים שיש. לפי כמות המורים שיש אתה יודע לעשות גאנט קדימה שנה עכשיו נכון? אז מה הבעיה לפרסם גאנט קדימה? כל הזמן אתם מספרים לי אין מורים, אין מורים, שימו גאנט קדימה עם כל כמות המורים שיש, אם אין מורים צריך לנהל את המשאב הזה כמו שמנהלים משאב, אבל כשעושים אין מורים ואומרים ייפתח אולפן בעוד יומיים ואז אין מספיק נרשמים אז המורה, או שהוא מלמד חצי כיתה זה סימן שאתם משתמשים לא נכון במשאב הזה, יש לכם משאב שהוא במחזור תנהלו אותו, אתם לא מנהלים אותו, אני לא רוצה לשמוע כבר את הסיפור הזה, אין מורים כל פעם. תודה. הישיבה הזו נעולה, אני רוצה לפתוח את הישיבה הבאה. הישיבה